בוקר טוב לחברי הוועדה הנכבדים ולחברות הוועדה. אני פותח את הישיבה. שלום לכם, חברי הוועדה המסדרת, אנא תשומת לבכם. יש לנו שני נושאים על סדר היום: האחד הוא שינוי במועדי ישיבות הכנסת והשני הוא סדר ישיבת חברי הכנסת באולם המליאה בעת חירום. אנחנו נפתח בשינוי ישיבות הכנסת. מזכירת הכנסת, בבקשה. בוקר טוב לכולם. התבקשנו בשני פרקי זמן לבקש שינויים במועדי ישיבות הכנסת וריכזנו את זה. אני אלך לפי סדר כרונולוגי: קודם כול הישיבה של היום לדחות את שעת הפתיחה מ- 11 לשעה 13:00. למה? אני הבנתי שכדי ליצור רצף בישיבת הוועדה שדנה בחוק. אנחנו מתחשבים בלוח הזמנים - - כי אי אפשר לשבת בדיון בוועדה במקביל לדיון במליאה. יהיה זמן להתייחסות, אדוני היושב-ראש? כן, אבל בואו נשמע את השינויים בלוחות הזמנים. עד מתי? מה שעת הסיום? היום ערב יום הזיכרון. נכון, היום ערב יום הזיכרון ואנחנו מניחים שזה שם לנו איזושהי מגבלה. לא שנמסר לי מה, אבל אני מניחה שזה - - אתמול היינו פה שעות לא שעות אז אם קובעים שעת תחילה צריך לקבוע גם שעת סיום. ברגע שלא אמרו לי לא כתבתי. צריך לשים שעת סיום. אנחנו לא נסגור כרגע את שעת הסיום. - - - לא נאמר לי. אני צריכה להביא את הלך הרוחות. בתיאום עם היושב-ראש הכוונה היא לשחרר את חברי הכנסת,

את עובדי המשכן כמה שיותר מהר. הכוונה שהדיון יסתיים בסביבות 17:00-16:00 בצהריים גם במליאה. אדוני היושב-ראש, מניסיון - - - בשנים שעברו מה מקובל? לא עבדנו. לא עבדתם בכלל?

הייתה פגרה. בדרך כלל יוצאים לפגרה שבוע או עשרה ימים לפני ערב פסח וחוזרים מיד אחרי יום העצמאות. בואו נמשיך. בבקשה, מזכירת הכנסת. צריך להתחשב בכך שיש גם רמדאן. הבקשה השנייה היא להקדים מחר, יום שלישי, שזה יום הזיכרון את פתיחת הישיבה ל- 10:55 זה חמש דקות לפני הישמע הצפירה. הכוונה היא שכשהצפירה תישמע אנחנו נעמוד במליאה, וכמובן, נכבד בקימה. לאחר מכן יתקיים דיון שעליו קיבלתם הודעה. דיון או דברים ליום הזיכרון או גם וגם? לכל סיעה דובר אחד. במסגרת חמש דקות ידברו על ציון יום הזיכרון. אין נושאים? כרגע זה מה שאני יודעת. הדגש הוא על כרגע. ביום הזיכרון בדרך כלל לא נהוג לעשות

אחרים. בקשה נוספת להקדים את שעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום חמישי. היא קבועה ל-11:00 מבקשה קודמת באישור של הוועדה להקדים אותה לשעה 9:00 בבוקר, ולהוסיף ישיבות בשבוע הבא: ביום ראשון, ט' באייר, 3 במאי, וביום חמישי, י"ג באייר, 7 במאי בנוסף לימים הרגילים. יש שעות? לא. הבקשה על השעות תבואנה. את המליאה ביום העצמאות, יום רביעי, כמובן, לבטל. תודה.

- - - לא הייתה בקשה כזאת. אם אתה רוצה אפשר להעלות את זה. ממילא אנחנו בסגר. שמענו כאן את ההצעות השונות. אני חוזר שינוי זמן פתיחת המליאה היום, שינוי ליום חמישי הקרוב, פתיחת המליאה ביום ראשון וביום חמישי שלאחר מכן. ומחר להקדים. ולהקדים מחר בחמש דקות. אם יש הערות או בקשות,

חברת הכנסת אורלי פרומן. אני רוצה לדבר על המליאה שתתחיל היום ב- 13:00. חברים, כולנו בני הארץ הזאת. אם יש איזשהו יום או ימים קדושים לחלקנו אלה הימים האלה. חלק גדול מאתנו, לצערנו, שייך למשפחת השכול. לא יכול להיות שלא נקבע שעת סיום ונצטרך להיאבק ולריב ביום הזה. זה לא מכבד אותנו, לא מכבד את הבית. זה קרה גם אתמול בערב במהלך הישיבה כשניסינו להסביר את הסיטואציה המיוחדת של רבים מאתנו שמבקרים את משפחות הנופלים, את המשפחות שלנו, בתי הורים שנפתחו במיוחד שהיו סגורים. אמא שלי בבית-אבות. חודש וחצי לא ראינו אותה. אני הייתי אמורה ללכת להיות איתה כי אני יודעת מה זה ימי הזיכרון עבורה שאחיה נהרג בקיבוץ ליד המקום שאלון גר. היה מאבק על זה אתמול. חברים, אנחנו לא יכולים להיאבק על דמותה של מדינת ישראל ולהגיד, אנחנו ראויים אני לא יודעת איך לומר את זה. אנחנו חייבים לקבוע שעת סיום שחלילה לא נחלל את היום הזה ואת זכרם של הנופלים על ויכוח מר וקשה ועל הזכות שלנו ללכת להיות עם המשפחות. תמליצי על שעה פשוט. חברת הכנסת פרומן. - - - ב- 16:00 יסתיים כדי שנוכל - - - בואו נמליץ על שעה - - - מחליטים.

אנחנו בתיאום מלא עם יושב-ראש הכנסת,

רגיש וער לנושא הזה. זה תלוי בחברי הכנסת שיעלו להגיד את דברם במליאה החל מ-13:00 בצהריים. כיוון שכולנו מבינים על מה מדובר, אם חברי הכנסת יואילו בטובם להגביל את הפיליבסטר ואת הדיבור שלהם למסגרות הזמן אז כולנו נצא מפה אפילו הרבה לפני כן. זה חוסר הבנה של תהליך חקיקת חוקי יסוד.

אנחנו לא דנים פה בחקיקת חוקי יסוד. בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי. ההתייחסות שלך הייתה לחקיקת חוק היסוד. זה בדיוק הוויכוח שלא צריך להיות בערב יום הזיכרון בכנסת. לכן צריך לקבוע את שעת הסיום. הספיקו מה שהספיקו - - כמו שאמרתי, אנחנו בתיאום עם יושב-ראש הכנסת ננסה לסגור את המליאה כמה שיותר מוקדם. באופן תיאורטי אפשר גם בשעה 14:00 ללכת הביתה. בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, השינוי במועדי ישיבות הכנסת נובע מתהליך בעייתי. אם היינו משנים ופותחים את הכנסת ודנים על הקורונה, כמו שעד עכשיו היו חוקים שנוגעים לקורונה ולדאוג לאזרחי ישראל, כל הבית הזה בלי אופוזיציה וקואליציה היו מתייצבים לילות כימים ועושים מה שצריך. העניין הוא שהסיבה והכוונה מאחורי שינוי מועד הישיבות הוא רק אחד תהליך הרסני של שינוי משטר בישראל. אתמול היינו בוועדה המיוחדת - - אתה לא מרגיש שאתה קצת נסחף כשאתה אומר "שינוי משטר"? אני מצטט את היועצים המשפטיים מאתמול. יש פה עיקרון אחד בסיסי שנקרא מדינה דמוקרטית. אנחנו לא משנים את המשטר הדמוקרטי שיש במדינת ישראל. חבר הכנסת זוהר, תן לחבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. הטענה הזאת קצת פתטית ואפילו מגוחכת. חבר הכנסת זוהר, אנחנו מאזינים לחבר הכנסת טופורובסקי. אני מצטט את הנציג - - - - - יש ציבור חכם בבית שמבין את השטויות שאתם מדברים.

- - - בסקרים? - - - חבר הכנסת זוהר. - - - 10 מנדטים לעומת - - - זה אומר שאתם צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש. חבר הכנסת זוהר, לא קיבלת רשות דיבור. בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי. אני מצטט הן את היועץ המשפטי של הוועדה המיוחדת והן את הנציג של היועץ המשפטי לממשלה שהיה אתמול בוועדה והסבירו שזה גם שינוי משטר, חבר הכנסת זוהר,

התהליך הזה לא ראוי ונעשה בצורה זריזה ולא ראויה - - נגיד שזה שינוי משטר - - אני מבקש, חבר הכנסת זוהר - - אני אסביר לך - - לא, אל תסביר לי. אתה רוצה רשות דיבור? אנחנו רושמים אותך. - - - לא, חבר הכנסת זוהר, אני מתנצל. - - - מנסחת משפט - - - פייק ניוז - - - אי אפשר לשמוע את זה ככה, חבר הכנסת זוהר. - - וזאת המומחיות של יאיר לפיד וכל החברים שלו ביש עתיד. חבר הכנסת טופורובסקי, יש לך עוד דקה, בבקשה. - - - חבר הכנסת טופורובסקי, יש לך עוד דקה.

אבל הוא הפריע לי. לכן ספרתי לך עוד דקה. אחרת היית מסיים. אתמול ביקשו חלק מחברי הוועדה גם בשם עצמם וגם בשם חברים אחרים וגם עובדי המקום הזה לסיים באיזשהו שלב את הדיון כדי שאנשים יוכלו להספיק לבקר משפחות של חללים במערכות ישראל וגם לא קיבלו את זה. היום אנחנו מבקשים לדעת מתי תסתיים המליאה וגם אנחנו מקבלים איזשהו כיוון וגם אומרים, אם תתנהגו יפה. עכשיו מבקשים לשנות את מועדי הישיבות. הם התחייבו כאן שמועדי הישיבות משונים רק בשביל ההתעסקות בקורונה כולנו נהיה בעד זה אבל אם זה רק בשביל שינוי המשטר הזה שינוי המשטר ושינוי חקיקת חוקי יסוד ואנחנו מדברים על שני חוקי יסוד: חוק יסוד: הממשלה וחוק יסוד: הכנסת שמשנים ועוד שני חוקים רגילים: חוק הממשלה וחוק מימון מפלגות שגם שם יש שינוי רטרואקטיבי. כל הנושאים האלה פשוט לא מקובלים ולא יעלו על הדעת. אני מבקש גם מהוועדה הזאת וגם אדוני היושב-ראש שהוא בן אדם ערכי לא לתת לזה יד.

תודה, חבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מיקי חברי לא היה בוועדה אתמול ולא שמע דיון של 17 שעות וחצי. מדובר בשינוי של משטר וסדרי שלטון לעשות ממשלה עם שני ראשים ולמעשה שתי ממשלות. אבל זה דיון לוועדה ההיא. תכף נחזור אני ויתר החברים לשם ונמשיך לקיים את הדיון. אבל אני מתפלא על האמירה שלך, אדוני היושב-ראש, שאי אפשר לסיים ב- 14:00. אפשר לסיים ב-14:00. לא צריך להתנגד ולא צריך לעשות שום דיון, ויאללה,

זה המשטר הדמוקרטי, זה האופוזיציה. אנחנו עושים את עבודתנו והרבה מההסתייגויות. אני מזכיר לך שחוק התיקון המעקב של המשטרה, לאחר הדיון שלנו והעמדה שלנו בוועדת חוץ וביטחון הממשלה משכה את החוק הזה. העמדה של כולם.

אמרתי, של כל חברי הכנסת, לא רק של המשותפת. לכן זה המהות של המשטר הדמוקרטי, שיש רוב ויש מיעוט ויש גם זכויות של המיעוט והרוב לא יכול להיות דורסני. מה שעושים כאן בתחילת הימים האלה זה פשוט דורסני. פשוט אפשר לבטל את כל הימים ואת כל מה שהיה נהוג בשנים שעברו כדי לקיים דיונים מרתוניים בלי הפסקות ובלי התחשבות אפילו לצרכים אנושיים.

אנחנו פה ונמשיך. אבל אני מבקש רק שתקבעו לנו מסגרת של זמן, שנדע מתי מתחילים ומתי מסיימים. אתה יודע מה, אני מוכן, בואו נקבע גם שעת הצבעה. לפעמים אנחנו גם עושים את זה. אז בוא נעשה את זה.

בוא נקבע שעת הצבעה. אני מוכן גם לקבוע שעת הצבעה. תודה לחבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת יואב בן-צור, בבקשה. זה שינוי חוקי יסוד - - חבר הכנסת טופורובסקי, שמענו אותך. חבר הכנסת בן-צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אין ספק שביום הזה לכולנו יש הרגישות הראויה וכולנו רוצים להתייחד עם חיילינו שמסרו את נפשם על קדושת הארץ והמולדת. אבל הייתי מאוד רוצה לראות את ידידי ואהובי בועז טופורובסקי אם היה בדיוק נושא הפוך והיינו מדברים עכשיו על ממשלת מיעוט. אז היה רוממות אל בגרונם והיו אומרים, רבותיי, זה הדמוקרטיה, וזה הרוב, ויש לנו הרוב והרוב קובע, ואתם לא יכולים למנוע מאתנו וכולי. אני מבין את המצוקה, אני מבין את הרצון לתקוע את התהליך כמה שיותר אבל, עדיין, חברי וידידי, זה רצון הרוב ורוב גדול בכנסת ישראל הרבה יותר גדול ממה שרציתם לעשות עם ממשלת המיעוט. לכן אני חושב שבהחלט שמורה הפריבילגיה להנהלת הכנסת, לנשיאות הכנסת וליושב-ראש הכנסת לקבוע. אין לנו ספק שיושב-ראש הכנסת הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ מכיר את הרגישויות האלה יותר מכולם, ואין ספק שהוא ייתן את דעתו ויגמור בשעה סבירה והגיונית כדי שכולם יספיקו להתייחד עם מי שהם רוצים להתייחד. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת בן-צור. חברת הכנסת קטי שטרית, בבקשה. אני חוזרת עכשיו מהוועדה המיוחדת, ואני מצטרפת לבקשה שלכם שנסיים בשעה מוגדרת. אבל, חבר'ה, בלי צביעות מפני שאתם לא יכולים לדרוש מאתנו מה שאתם עצמכם לא מסוגלים לעשות. אתם מנסים למשוך זמן, זה שקוף. בוועדה המיוחדת 89% מהדיון היה קללות, עלבונות, צעקות, צרחות. אני אפילו עדינה. אמרתי, 89% צרחות, קללות, עלבונות. כנגד מי? כנגד מי שהיו עד לפני כמה זמן החברים הכי טובים שלכם. הדלקתם נרות איתם בחנוכה, צילמתם סרטונים, רצתם ממקום למקום, התחבקתם, עשיתם עוגה-עוגה. הכול היה מה זה מצוין, הכול היה אידילי והכול היה יפה. אז אל תפילו את הנושא הזה של ההחלטה מה יהיה היום, ביום המקודש הזה.

הוא מקודש לנו לא פחות ממה שהוא מקודש לכם, ואל תחליטו שאנחנו לא מתחשבים. תסיימו את הנאומים שחוזרים על עצמם אפילו עם אותן מילים. מילא, תהיו יצירתיים, תנסו לשנות קצת את סגנון המילים, תנסו להחליף קצת. הרי זה חוזר על עצמו שוב ושוב עם אותן מילים משעממות. ואז יהיה אפשר לגמור את זה וכולנו נתייחד עם יקירינו, וכולנו נתייחד עם האנשים שנתנו את נפשם למדינה הזאת. חבר'ה, זה הרי יעבור אז, קדימה, בואו נזדרז כולנו ונסיים הכול ב- 16:00 ונתחיל את מה שאנחנו צריכים לעשות. תודה לחברת הכנסת קטי שטרית. חבר הכנסת קושניר, בבקשה. להבדיל מקטי אני ישבתי שם באמת 18 שעות - - אמרתי, הייתי אורחת. - - עד 2:00. אני חייב להגיד שהדיון אתמול לא היה ממצה בכלל. הוא היה ארוך, ממצה הוא לא היה. אמרתי את זה גם עכשיו למטה. למה זה לא היה ממצה? זה לא היה ממצה כי מצד אחד היושב-ראש לא באמת נתן לאנשים להתבטא וכל פעם קטע אותם כשזה הגיע דווקא לטיעונים מהותיים. אגב, אני מסכים שלא כל הטיעונים היו מהותיים. אני מסכים עם זה וגם חלק מחברי הכנסת שהיו שם ירדו לרמות שלא היה צריך לרדת. אני קיבלתי מסרונים מהרבה אנשים שצופים בערוץ 99 כן, יש אנשים שצופים בערוץ 99. לא הרבה, אבל יש. הם אמרו לי, איך אתה יכול לשבת איתם? זה היה ערוץ קשה לצפייה אתמול. שמעתי אתמול ביטויים שלא - - - - - - אין גיל. כל הביטויים שהיו אתמול באו ממפלגה אחת. והם השתמשו במילים: "טמבל", "טרוריסט" דברים מהסוג הזה.

נאמרו שם דברים אתמול - - נכון, אני מסכים איתך. חבר הכנסת קושניר, בבקשה.

אני מבקש לתת לחבר הכנסת קושניר לומר את דבריו.

היו שם אתמול חברות וחברי כנסת שהיו על סף דמעות. והוציאו אותם בתגובה. מה שאני בא להגיד עכשיו, ואני מקווה שתיתן לי להשלים לפחות שני משפטים לפני שתכניס את האף שלך לדבריי. אני רוצה לומר שבאמת היום, לפחות, אפשר לשמור על דיון ברמה אחרת ולהגדיר שעה שבה מסיימים. לא יכול להיות שמתקיימת פה ועדה וחברי הוועדה נמצאים באי ודאות ללא שום מושג מה קורה עם הלו"ז. אני מזכיר לך, חבר הכנסת קושניר, אנחנו מדברים כרגע על לוח הזמנים של המליאה. אין לנו שליטה על הוועדה המיוחדת ולא על לוחות הזמנים שלה. יש לכם שליטה גם על הוועדה ההיא. בבקשה, חבר הכנסת פטין מולא. אני מוותר. אם כך אנחנו עוברים להצבעה. לא, לא, שאלתי אם יש עוד דובר אחריו. דובר אחרי מי? אחרי פטין מולא. או שהוא לא מדבר? לא, הוא לא מדבר ואתה כבר דיברת. אני רוצה התייעצות סיעתית. בבקשה, התייעצות סיעתית חמש דקות. 10:31 אנחנו פה חזרה. (הישיבה נפסקה בשעה 10:26 ונתחדשה בשעה 10:31.) חברי הכנסת, אנחנו נצביע על השינויים שמזכירת הכנסת הקריאה לגבי מועדי פתיחת ישיבות הכנסת ולגבי הישיבות הנוספות בימים ראשון וחמישי הקרובים. פתיחה וסגירה. פתיחה וסגירה,

למחר ושינויים ליום חמישי, ראשון הקרוב, ביטול יום רביעי יום העצמאות ויום חמישי בשבוע הבא. אני מבהיר פה שבתיאום עם יושב-ראש הכנסת הכוונה היא לפזר את המליאה היום כמה שיותר מוקדם ולכל המאוחר ב- 17:00 אחר הצהריים. אנחנו מקווים שנוכל להתפזר קודם לכן. אני מציע שביום חמישי במקום 9:00 ו-10:00 - - אי אפשר כרגע. מי שרוצה להגיע מאוחר יותר יכול להגיע, כמובן. מי בעד ההצעות השונות כפי שהקריאה מזכירת הכנסת?

ההצעה 8 נגד, אין נמנעים, אין אושרה. רביזיה. מי ביקש רביזיה? אני. הרביזיה תביא את זה ל- 11:02 דקות. תתקני אותי היועצת המשפטית אם אני טועה. אז מה לגבי פתיחת הישיבה? ההחלטה לא בתוקף ברגע שיש בקשה לרביזיה.

שהמליאה תיפתח ב- 11:00. ואז זה אומר שהוועדה השנייה צריכה לצאת להפסקה. אלא אם היא תקבל אישור מהיושב-ראש לשבת במקביל. תודה. 2. סדר ישיבת חברי הכנסת באולם המליאה בעת חירום נעבור לסדר

מזכירת הכנסת, בבקשה. בוקר טוב, חווינו בתקופה האחרונה מאז ימי קורונה את סדר ההצבעות במליאה שבעצם המצב כפה עלינו הצבעות שמיות.

לפעמים זאת משימה שדורשת מאמץ מכם וגם מאתנו. התבקשנו לראות איך אפשר בכל אופן למצוא פתרון כדי להקל על הכול, מה עוד שאנחנו לקראת חקיקת חוקים שיחייבו, ואולי יהיו, ריבוי הסתייגויות וריבוי הצבעות. הרעיון היה שאנחנו לוקחים את תמונת המליאה, ובלשון היושב-ראש אנחנו עושים פריסה. קודם כול התחלנו משולחן הממשלה. את שולחן הממשלה פרסנו והוא מתפרס גם בשורה הראשונה בכל פאה של המליאה. ואז, בכל פאה,

בפאה לשמאל היושב-ראש היכן שיושבת סיעת הליכוד, שיושבת סיעת ימינה, שיושבת יהדות התורה, לקחנו את רשימת ה-א'-ב' של חברי הכנסת, ומי מהם שיושב בגוש הזה התחלנו למקם. כך עשינו בצד הימני של היושב-ראש היכן שיושבים כחול לבן ויש עתיד וכך עשינו גם בגוש המרכזי. זה הוביל אותנו באותו סידור שייצא שאותו גוש של סיעות יושב מעל השני לגבי יציע המכובדים. ההנחיה של היושב-ראש, כדי לשמור על הנחיות משרד הבריאות בימי קורונה במליאה עד 50, ביציע המכובדים נהיה עד 30, קרי עשרה בכל צלע גם שם וביציע הציבור 40. יש כאן כמה שינויים לפי א'-ב'. אלה השינויים שנעשו בתוך הסיעות עצמן. מה לגבי הצגים שיש לכל חבר כנסת? סימנו את המליאה במרחקים של ההנחיות של הריחוק הפיזי. אז קודם כול סימנו איפה יהיו המחשבים. במחשבים האלה לא נגעו. תכנתו אותם על-פי השמות שהתקבלו מאתנו. המסכים האחרים פורקו, שמו אותם פה בכל מקרה מגיע כאן יישר כוח גדול למחלקת המחשוב שלנו. אני לא מכירה שום מחלקה בשום ארגון אחר שבהגבלות של שישי-שבת צלחו לעשות כזה מבצע. פרסו את הסיבים, פרסו את החיווט. זה עוד עשו תוך כדי ישיבת המליאה בשבוע שעבר מאחורי הקלעים ובכל מושב - - - ואז הם פרסו וכדי שלא ייפגעו גם המסכים הם בנו מסגרת עץ מסיבית. מכיוון שיש ריחוק פיזי זה ממש לצדו של כל חבר כנסת. כלומר כל חבר כנסת מגיע לאותה סביבת העבודה כמו שהוא מכיר. הוא מגיע לסביבת העבודה שלו. אנחנו בכנסת מגדירים את המסכים לא כעמדת עבודה, אלא קודם כול זה מכשיר הצבעה. מכשיר ההצבעה הזה צריך להיות יעיל, הוא צריך להיות מהימן, וצריך כמה שפחות לזעזע אותו. העבודה שנעשתה יש בה כדי לזעזע את המערכת אבל כבר עשינו ניסיונות וזה עובד יפה. לכן אם אתם רואים כשאתם יושבים ביום-יום שיש עוד כמה פיצ'רים שהכנסנו. אתם רואים את הדוברים, אתם רואים את רשימת הנושאים, אתם רואים תקצירי חוק. בפעילות עכשיו לא יהיה לכם את זה. יהיה לכם מכשיר הצבעה מהימן כדי לענות לצורך של 120 חברי כנסת שבעת ובעונה אחת יכולים להצביע אלקטרונית. זה מקל מאוד. נכון, יש אנשים שלא נוח להם. אבל אם בתוך הסיעות תוכלו לעשות חילופים אנחנו פתוחים לכך. אגב, גם ביום-יום בסידור רגיל של המליאה יש סיעות שמבקשות מדי פעם להחליף. אבל זה הסיעות מחליטות. אנחנו מקבלים מכתב מסודר מיושב-ראש הסיעה, ואנחנו ממלאים את רצון הסיעה. נאומים בני דקה יש מיקרופונים? בכל מפלס סידרנו מיקרופונים, בהחלט גם ביציע הציבור וגם ביציע המיוחד. אבל נאומים בני שלוש דקות אמרת שהם גם במיקרופון. לא ירדו לפודיום.

הסדרים הם שונים ותוכלו גם משם לדבר. אבל מי שירצה לרדת לפודיום יוכל עדיין לרדת לפודיום?

מי שירצה, בבקשה, אבל למה? בהחלט תוכלו. - - - זה בדיוק העניין. לכן שמנו מיקרופונים. אם המליאה תהיה בתפוסה מלאה אז - - - האיזון. לכן שמנו מיקרופונים. כי בעת הצבעות הרי לא מדברים.

גם. יש, יש. ירדנה, קודם כול אני רוצה להביע את הערכתי על הרצון הטוב ועל הניסיון ועל העבודה הקשה שלך ושל כל הצוות הטכני. יש לי כמה שאלות. אני מבין עכשיו אחרי שהסברת את ההיגיון מאחורי התהליך אבל אני חושש שזה יצר תמונה קצת בעייתית. אני רוצה לתת כמה דוגמאות שאולי אפשר לתקן אותן. יזהר, תרשום אותי לרשות דיבור, בבקשה. בסדר. רשמנו אותך. ראשית נוצר מצב שחלק מיושבי ראש הסיעות נמצאים במקומות שמהם יהיה להם קשה לנהל את הדיון.

מאיר כהן שנמצא ביציע הציבור ואמור לנהל את ההצבעה - - - אם מסתכלים מה קורה מאחורי קארין, יש שם מקום פנוי. אולי אפשר לשים שם. לא, לא. זה הריחוק. מדדנו שם - - אבל בצד השני יש ליעקב אשר מקום. זה נראה לי אותו מרחק.

איפה אתה אומר? בשורה של איתן מאחורי קארין. אולי אפשר להכניס את מאיר. אבל זה מפר את האיזון במליאה, מעל 50. זאת סוגיה שהעלה בפניי חבר הכנסת מאיר כהן. הוא גם סגן יושב-ראש, ואני העליתי את זה בפני יושב-ראש הכנסת. הפתרון הוא לעשות הצרכת הסיעה. הציעו לו לפנות לחבר או חברה מהסיעה ולעשות הצרכה. כי הוא גם העלה את החשיבות של סגן יושב-ראש והוא גם אמר שהוא ירכז את ההצבעות. אז יש לי שאלה, איך מאיר הגיע ליציע ציבור ואיתן גינזבורג נשאר באותו מקום? איתן גינזבורג ב-ג' ומאיר כהן ב-כ'. אמרתי, בשלב מסוים זה הלך לפי א'-ב'. גם אבי ניסנקורן נמצא למעלה, חבר הכנסת טופורובסקי. הלכו לפי א'-ב' כדי לא לתת לאף אחד עדיפות. אז איזה איזון יש פה? אין איזון.

ירדנה, הנוהג הוא תמיד - - כששם המשפחה ב-ש',

נכון. צריך קצת לשחק עם זה ולא באופן שרירותי כזה. לפי שמות משפחה איזה אבסורד.

יש לכל אחד אפשרות לפנות בסיעה, ואני בטוח שיש אנשים צעירים חסונים, נחמדים כמו הבחור שיושב לידך. ראיתי עכשיו. ניסיתי להתכתב עם אחת מהן. אז תתכתבי עם אחת מהן. ירדנה, נהוג היה תמיד שסידור הכיסאות יתבצע בהתאם לסדר הרשימה. כך זה גם מסודר כרגע. נכון, זה הגיוני. נהוג היה גם תמיד שיושבים כל 120 יחד. ובכל אופן כדי לשמור על ייצוג מצאנו שזה העיקרון שיכול להיות הכי שוויוני. כי אם אתה תלך לפי סדר הרשימה אתה מאבד את כל הייצוג ויוצא לך מג'וריזציה שסיעה גדולה כולה יושבת גם בעשרה מקומות למטה, גם בעשרה מקומות שהוקצו ביציע המכובדים - - לא, על אותם מקומות שהקציתם, רק שהסידור יהיה שהמקום הראשון יושב קדימה, המקום השני יושב אחורה, המקום השלישי אחריו. אז תחליפו ביניכם, חבר הכנסת פורר. תחליטו ביניכם שזה מה שאתם רוצים לעשות ותעשו את זה. אפשר לעשות את זה בכלל בישיבה במליאה שכל סיעה תחליט לעצמה. - - - בסיעה שלך. חבר'ה, אני לא מדבר אני רק אומר - - - - - פשוט. הכול נורא פשוט. תשאל את החברה שלך לסיעה, את חברת הכנסת קטי שטרית, אם מוכנים להחליף איתה. - - - שולחים אותנו להתחלף? חברי הכנסת, אנחנו נעבור לדיבור לפי הסדר. בכמה חדרים שמו אותנו - - - חברת הכנסת שטרית. זה סידור שרירותי לחלוטין. חברת הכנסת שטרית, אנחנו נדבר לפי הסדר - - חבר הכנסת טופורובסקי,

אחריו חבר הכנסת פורר ואחריו מיקי זוהר. - - בלי להתחשב - - - חברת הכנסת שטרית, אנחנו מאזינים כרגע לחבר הכנסת טופורובסקי. אני לרגע לא חושב ולא רומז במה שאני עומד להגיד על איזושהי כוונה רעה של הצוות של מזכירות הכנסת. אני רק אומר שנראה כאילו ירו חץ וציירו סביב זה מטרה.

שוב, אני לא יודע, אולי הייתה איזושהי הנחיה,

בכל מקרה מעבר למה שאמרתי עם הדוגמה של מאיר אני חייב לומר שיש 11 מתוך 16 חברי כנסת של המפלגה שאני מייצג כאן בוועדה שמשום מה יצא שלפי הסידור הזה הם ביציע הציבור. שנית, א'-ב' קצת - - - כי למשל לא מהמפלגה שלי איימן עודה יושב ביציע מיוחד. אני לא יודע איך זה מסתדר עם הסידור הזה - - הוא ע'. אני כבר אגיד לך שמהסיעה שלהם אימאן ח'אטיב למטה, אחמד טיבי למטה, יוסף ג'בארין למטה - - אבל יושב-ראש המפלגה שם זה איימן עודה. אז אנחנו מצפים מעודה לבקש מטיבי להחליף איתו מקום? זה כאילו - - כן, כן. אני אגיד לך, חבר הכנסת טופורובסקי, אני ביקשתי בהנחייתו של יושב-ראש הכנסת מחבר הכנסת בן-ברק להחליף מקום עם יאיר לפיד כדי שראש סיעה יוכל לשבת - - - ירדנה,

- - - הבנתי, יפה מאוד. ככל שיושב-ראש הכנסת יודע - - - - - חבריי, נכבדיי, אני עונה לכם. חברת הכנסת שטרית, תקשיבי, בבקשה, לדברים. אני מנסה עכשיו לסגור עם עוזי. אוקיי, יש פה עסקת חליפין? אני מנסה.

גם הוא - - - חברת הכנסת שטרית, בבקשה. היושב-ראש הוא הנחה אותי לפנות לרם בן-ברק כבר ביום חמישי בלילה. הוא הורה לי לפנות למי שלא שבע רצון ממקומו לנסות להגיע בדין ודברים עם חברי סיעתו.

גם בימים כתיקונם כשאנחנו מתבקשים לעשות שינויים במקום הישיבה במליאה זה על דעת הסיעה, ואנחנו מקבלים את זה עם חתימה מיושב-ראש הסיעה. יש כל מיני בקשות מסיבות שונות. כמה אמורים להיות בכל פאה באולם המליאה? חבר הכנסת עודד פורר, ביקשת את רשות הדיבור,

תודה רבה.

לעניין מקומות הישיבה. אני לא יודע אם זה נוהג או נוהל או לפי מה זה תמיד נקבע, אבל מאז שאני בכנסת סידרו את מקומות הישיבה של הסיעות לפי הסדר של קואליציה,

אבל תמיד המקומות שיותר קרובים לבמה יושבים לפי המספר והדירוג למטה. כך נהוג כשמסדרים את הרשימה למטה. לכן אני לא מבין מה קרה פתאום כשמסידור כזה עוברים לסידור לפי א'-ב'. האם כשנחזור לסידור של 120 נחזור לסידור לפי א'-ב'?

אז אם זה המצב היה צריך להיות מראש לפנות

אל תסתכלו על הסיעה שלנו. אנחנו סיעה לא גדולה, אנחנו שבעה אנשים. אנחנו יכולים להסתדר יפה מאוד. אבל אני מניח שבסיעה של שלושים ומשהו חברים הסיפור הרבה יותר מורכב. זה גם לא נעים. אני לא חושב שלמישהו בסיעה מסוימת נעים לפנות לחבר. בעיניי, נכון היה להמשיך לפעול לפי הנוהל הקיים קובעים את הסידורים של הסיעות ואז בכל סיעה הסידור מתבצע לפי סדר הרשימה. כך היה נהוג גם שכשמישהו מתמנה לשר אז מתקדמים קדימה לאותו אופן. אני חושב שאפשר לקחת את סידור הסיעות כפי שהוא מופיע בהצעה הזאת ולקבוע שסידור המקומות יהיה לפי סדר המקומות בסיעה. ובא לציון גואל. אגב, בלי לגעת בדיוק בחלוקה של הסיעה. הרי אנחנו רואים כבר את החלוקה של הסיעות ומפה אין בעיה. ואיך אתה תקבע כמה חברי כנסת מכל סיעה יהיו בכל שורה? אני אומר - - לא, לא, לא. אני יודעת מה אני שואלת כי זה בלתי אפשרי. אנחנו חשבנו ללכת ככה והבנו מהר מאוד שנפגע בעיקרון של שוויון וייצוג. כי כשאתה יושב על כל 120 חברי הכנסת במליאה אתה יכול לקבוע שבכל שורה יהיה מספר מסוים של חברי כנסת בהתאם לנוסחה מסוימת שלא פוגעת - - אבל קחי את מה שסידרתם כרגע,

אבל מה שסידרנו כרגע - - אני רוצה לשמור על הסדר בדיון. אני אבקש לא להגיב עכשיו. חבר הכנסת פורר,

אני עוד לא סיימתי, יזהר. אני באמצע הדברים שלי. לוקחים את מה שסידרתם כרגע ובתוך החלוקה של הסיעות סדר הישיבה יהיה לפי סדר הרשימה לכנסת על אותם מקומות. את לא מזיזה מסיעת יש עתיד ולא מסיעת כחול לבן ולא מסיעת הליכוד ולא מסיעת ישראל ביתנו. כולם נשארים על אותם הכיסאות מבחינת סיעה, רק סדר הישיבה יהיה בהתאם. דבר שני שאני רוצה להתייחס אליו זה בנושא מועדי הישיבות שזה הנושא הקודם שגם הוגשה עליו רביזיה. לא יכול להיות שישיבת מליאה תיפתח ב-9:00.

אני בחמש השנים שאני בכנסת לא זוכר שישיבת מליאה נפתחה בשעה 9:00. אשמח אם המזכירה תתייחס לזה. בדרך כלל גם קורים הרבה מאוד דברים גם לפני כן. אגב, כמו היום. גם היום באתם פתאום בשעה 10:00 והחלטתם שאתם רוצים לשנות את סדר הישיבה מ-11:00 ל-13:00. קורים דברים. כשהישיבה בשעה 9:00 זה לא מאפשר את הניהול הזה. אני חושב שצריך להחזיר את סדר הדיון ליום חמישי בשעה 11:00. אני אשמח לדעת מתי נפתחה מליאה בשעה 9:00. יש לך תשובה מהירה?

בתקציב בזמנו היו סדרים שנקבעו - - אנחנו לא בתקציב. - - גם ל- 7:00 או ל-8:00 בבוקר. התשובה היא שהיו דברים מעולם. זה היה כשהיינו בדיון רצוף סביב השעון כשהיינו 24 שעות כאן. תודה, חבר הכנסת פורר. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה. קודם כול בקשר לדבריו של עודד פורר,

יש הרבה בדבריו בעניין הזה שהישיבה צריכה להיות ישיבה סיעתית ולא לפי סדר א'-ב'. אני כמי שאמור לטפל בסיעת הליכוד לי יותר קשה לעשות בקרה על חברי הכנסת שלי שנוכחים בהצבעה ומצביעים בהצבעה הלכה למעשה. ולכן כשאתה מפזר את כל האנשים לפי סדר הא'-ב אני אצטרך לאתר את קטי שהיא באות ש' לקראת הסוף באיזושהי פינה - - מאחורי הזכוכית. כן, מאחורי זכוכית.

אני פתרתי את הבעיה. אני באה רק להצביע והולכת. ומישהו אחר באות א' במקום אחר. גלעד ארדן, נניח. לכן הישיבה הסיעתית נדרשת. אנחנו צריכים ישיבה סיעתית. לכן אני שואל אותך עכשיו, ירדנה, אם אנחנו רוצים ישיבה סיעתית מה הפתרון שאת יכולה לתת במסגרת האילוצים? מכיוון שהייתי בעברי גם מזכירת סיעה אני יודעת להגיד לך שישיבות סיעה לא עושים במליאה. מה קשור לישיבת סיעה? אתם יוצאים החוצה, מתכנסים בחדר הסיעה ועושים ישיבת סיעה.

אני מדבר על בקרה של מי שנכנס להצבעה ומי שלא, ומי שיושב מולי וכמה חברי כנסת יושבים מולי, ואם הם הרימו את היד או לא.

כמו שביקשנו בעת ההצבעות השמיות הסיוע של מנהלי הסיעות שהם גורם חשוב מאוד בכל הסיפור. - - - מנהלי הסיעות לא נמצאים אפילו בפרסה,

אבל הם יכולים להיות - - הם לא יכולים להיות.

עודד, אתה לא נותן לי להשלים את מה שאני אומרת. הם יכולים להיות מאחורי הקלעים ולדרבן אתכם לתפוס את המקומות שלכם.

הפניתי את תשומת לבו של יושב-ראש הכנסת לכך שגם בעת הספירה של 10 שניות עד להצבעה, להיזהר, לומר לחברי הכנסת לא לרוץ כי יש כבר מפלסים עם מדרגות שמסוכנות לצעירים ולמבוגרים כאחד. אם יש לכם חלופה אחרת אנחנו נשמח לקבל אותה. חלופה זה הצבעה שמית, נכון? לא, גם אם יש לכם משהו אחר. אנחנו פתוחים בלב חפץ.

בועז, מדובר בישיבה בדיון.

מה שתציעו שייראה שישמור על השוויון ועל העיקרון אנחנו נשמח לקבל. לפני שאנשים ממשיכים, מכיוון שראיתי חלק מהדיון הזה מהצד אז היו כל מיני שיקולים, ומה שהעלית,

הוא בהחלט נכון, אבל אז יכול להיות מצב שכל סיעת הליכוד תהיה ביציע העליון.

אם לא אכפת לך זה דבר שצריך להעלות לפני יושב-ראש הכנסת. אבל נאומים יצטרכו להיות על הפודיום. לא יהיה מקובל שנאום של שלוש דקות או הצגת חוק או מענה לחוק או התייחסות סיעתית בדיון של נציגי סיעה, אתה לא נואם על הפודיום אלא נואם מהמרפסת. דובר על זה קודם כשלא היית פה. לא, אנחנו לא נקבל את זה - - האפשרות הזאת נתונה. לא, נאמר שלא. למען ההגינות לא אכפת לי שחצי מהסיעות של האופוזיציה וחצי מהסיעות של הקואליציה יישבו ביציע והחצי השני יישב באולם. הנה, אני אומר שאני מנדב את הליכוד לשבת למעלה ביציע. האמת היא שיש כאלה שטוענים שגם במהלך הדיונים עכשיו אנחנו סוג של ביציע, אז אנחנו נשב ביציע עלא-כיפאק ונעשה

מיקי, השאלה מה יקרה כשתתחילו לעודד מהיציע. אתה יודע, כשיתחיל עידוד עם התופים. תודה לחבר הכנסת זוהר. חבר הכנסת קושניר, בבקשה. שתי נקודות: אחת, אני כבר שעה מנסה לדבר. אני לא מקבל שום תשובה לגבי שינוי מועד פתיחת המליאה ביום חמישי. נתנו תשובה. אנחנו נצביע. אתם הגשתם רביזיה, תהיה גם הצבעה על הרביזיה. אני חושב שאתה הגשת את הרביזיה. השאלה אם יש דרך להזיז את זה. אני לא מבין מה ההתעקשות למה זה אמור להיות בשעה 9:00. כי אנחנו נפתח את המליאה ב-9:00. מי שירצה לאחר יוכל להירשם, לדבר ולאחר. תשובה נהדרת, יזהר. ממש תשובה לעניין, כל הכבוד. אחלה תשובה בדיוק. חבל על הזמן. מה הבעיה עם 9:00? אתם כבר יודעים מה סדר היום ביום חמישי שאתם כל כך מתעקשים על 9:00? אתם לא יכולים לפרסם כל פעם סדר יום דקה לפני הדיון ולחשוב שאתם יכולים להתחיל את הדיון - - - אנחנו מאפשרים את עבודת הכנסת החל מ-9:00 בבוקר. אני מזכיר לכם שגם ועדות מתחילות לפעמים ב-9:00 בבוקר. אני תכננתי לקיים ועדת כספים בשעה 9:00. אתם לא מאפשרים זמן לקיום ועדת כספים בכלל בתקופה הזאת. היום הזזתם את הישיבה. אם הייתי יודע היום שאתם מזיזים את הישיבה מ-11:00 ל-13:00 ולא עושים את זה בדיון מהיר בשעה 10:00 בשליפה הייתי מקיים היום ועדת כספים. אנחנו נמצאים במשבר הכלכלי הכי קשה של מדינת ישראל אי פעם, ואתם מונעים כינוס

אנחנו עצרנו את חבר הכנסת קושניר באמצע דבריו. בבקשה, חבר הכנסת קושניר. בהמשך למה שאמר חברי עודד פורר, יש כאן ועדות ולא רק - - - יש גם ועדת הקורונה, ועדת עבודה ורווחה, וגם הוועדה המיוחדת לחוק איך שהוא לא נקרא שאנחנו דנים בו כבר ביום השני ברצף. לכן אני לא מבין למה לא מאפשרים לוועדות לעבוד בכנסת. דבר נוסף הרבה מאוד אנשים יישבו ביציע וצריך לקחת בחשבון שתהיה תנועה רצינית מאוד מהיציע למטה אל הפודיום לדבר. יש מיקרופונים בכל יציע. אני מבין, בסדר. עבדנו גם מול ערוץ הכנסת, ומיום חמישי הוא מודע לזה וגם עם זה הם מסודרים. ירדנה, אני מבין ובכל זאת כאשר יש דיון שמי אישי, יש משמעות לכך שחבר כנסת עומד על הפודיום ומדבר ליד היושב-ראש. אני מבקש שהדרישה הזאת תכובד. אני אעביר ליושב-ראש. זה רק יחייב שבמליאה לא יהיו 50, אלא אחד יוכל - - - אף פעם לא יהיו 50. אני אעביר לו את זה. בשגרה אין 50. תודה לחבר הכנסת קושניר. רק הייתי רוצה לדעת כשפותחים את המליאה ב-9:00 מתי נדרשים לדיון? מתי תיפתח ההרשמה לדיון? כי אתם פותחים את המליאה ב-9:00 ואי אפשר יהיה להירשם לדיון. תגידו שהרשימה סגורה ולא תאפשרו לנו לדבר. זה נראה כאילו כל סדר היום מתבצע כדי לא לאפשר לחברי האופוזיציה להתבטא גם במליאה.

אי אפשר יהיה להירשם לדיון גם במייל? מתי הם יפתחו את ההרשמה לדיון? הרי אנחנו מקבלים את סדר היום בדקה לתשע בדרך כלל. כשיש דיון אישי. טוב, בואו ניסגר על הרעיון. קיבלתי הודעה פה. רק שנייה, חבר הכנסת זוהר. אם המליאה תיפתח ב-9:00 מתי הם יירשמו לדיון? אז אני שואלת אם אפשר לפתוח במזכירות הכנסת. אתם חושבים שהחוק יונח ומיד יתחיל הדיון? זאת הכוונה שלהם, ארבל. הכוונה שלהם היא למנוע מאתנו לדבר. - - - את הישיבה של הוועדה המיוחדת. הם בטוח ידחו את הדיון ממילא.

אבל אם היושב-ראש אומר: "אני סוגר את הרשימה"? אז אנחנו לא נוכל לדבר. בקריאה ראשונה - - - בקריאה ראשונה אנחנו פותחים נושא לרישום ונרשמים במחשב. אז עוד אפשר להירשם במליאה. ירדנה, מה את אומרת על הישיבה הסיעתית? זה בר ביצוע? חכה, חבר הכנסת זוהר. חבר'ה, אל תערבבו בין הדברים. אנחנו נעשה סדר בדברים.

קיבלנו אישור להמשיך את הישיבה הזאת כיוון שנקלענו למליאה. מה אני עושה אם יש לי נאום בן דקה ואני לא רוצה להחמיץ אותו ואני רוצה להשתתף בישיבה? שאלתי אם זה בר-ביצוע. זאת ישיבה מאוד חשובה לחברי הכנסת, ליכולת שלנו להתבטא בכנסת. אתם מקיימים אותה בזמן מליאה. אני נרשמתי לנאום בין דקה. אני רוצה לנאום אותו ולא רוצה להפסיד את הדיון לא על סדרי הדיון במליאה, לא על סדרי הישיבה. זה לא דיון שאתם יכולים להגיד לחברי הכנסת, אל תשתתפו בו. אני מבין את הלחץ אבל או שפתחתם מליאה או לא. המליאה נפתחה אני רוצה לנאום את הנאום בן דקה שלי.

אתה לא חבר ועדה, אתה יכול ללכת לנאום את הנאום בן דקה ולחזור. אני חבר כנסת ומותר לי להשתתף בדיון הזה,

בהחלט, ואתה תוזמן לחזור לפה. אני מבקש שהיועצת המשפטית תגיד האם יש סיבה למנוע ממני השתתפות בדיון שנוגע לסדרי הדיון במליאה ולסדרי הישיבה במליאה ולסדרי העבודה שלנו כחברי כנסת או לא לאפשר לי למלא כרגע את זכותי לנאום במליאת הכנסת כפי שנרשמתי. אנחנו לא מונעים ממך. ביקשתי תשובה מהיועצת המשפטית.

רוצה לענות לו? הכנסת פעמים רבות יושבת במקביל כמו שהוועדות יושבות במקביל - - תלוי באיזה נושאים. המליאה יושבת במקביל לוועדה רק באישור יושב-ראש הכנסת ולא בזמן הצבעה. זה קורה הרבה בזמן האחרון.

וזה קרה גם עכשיו. בזמן הצבעה במליאה הוועדה הזאת תצטרך להפסיק. ואם יש הצבעה בוועדה? הצבעה בוועדה יכולה להתקיים. בזמן הצבעה במליאה הוועדה - - - זאת אומרת אני צריך עכשיו לבחור האם אני נואם או - - - כן, כן.

יש ממלא מקום בוועדות. חברי הוועדה מסתדרים עם ממלא מקום. נכון, זה מה שקורה. זה לא דבר שלא ראינו. הוא לא יכול לסגור את הדיון אם יש נאומים בני דקה. כולם צריכים לנאום ורק אחר כך הוא יכול לסגור את הדיון. הוא לא יכול לצאת להפסקה באמצע הדיון על נאומים בני דקה. חברת הכנסת אורלי פרומן,

אפשר לשלוח לנו את סדר הנואמים בני דקה שנדע מתי אנחנו צריכים לעלות למעלה או לא? ממי אתה מבקש את זה? ממזכירת הכנסת. שמזכירת הכנסת תורה לאנשיה לשלוח לנו את סדר הנואמים. מעדכנים אותי שמנהלי הסיעות קיבלו את הרשימות. תבקש ממנהל הסיעה שלך. חברת הכנסת פרומן, בבקשה. אני רוצה להתייחס לשני הנושאים: גם ללוח הזמנים של המליאה מול עבודת הוועדות בכנסת. זה גם לגבי יום חמישי זה וזה ראשון וחמישי הבא ויש גם ימים באמצע שלו"ז המליאה איננו

יש חשיבות מאוד גדולה להמשיך את עבודת הוועדה. אני אישית נמצאת בוועדת חינוך. מערכת החינוך נמצאת בשיא הדיונים על ההיערכות שלה ויש לנו שם תפקיד מאוד משמעותי. אני חושבת שצריך להקצות זמן הבוקר לעבודת הוועדות כפי שהיה נהוג. יש חשיבות לוועדות עובדות תמיד, ובוודאי בתקופה הזאת. לכן אני מבקשת שהמליאה לא תתחיל לפני השעה 23:00, ואם אפשר אפילו ב-24:00 כדי שעבודת הוועדות תיעשה כמו שצריך בבוקר. בעניין סידור החדש במליאה קודם כול, יישר כוח על ההתארגנות וההיערכות. זה באמת נראה לא פשוט ההקראות האין-סופיות של השמות, ובמיוחד את ירדנה שישבת שם. מצד שני צריך לחשוב שוב על הסדר. אני אומרת שוב אצלנו 11 מתוך 16 נמצאים ביציע הציבור. יש חשיבות לנאום מהפודיום. אל תזלזלו בזה, זה לא רק מיקרופון. יש חשיבות בדיונים מסוימים שהנאומים נעשים מהפודיום כך שמי שמדבר יעלה לפודיום.

זה המיקום, זה המקום, ויש לזה חשיבות. לא לוותר על זה. עכשיו צריך לראות איך עושים הכול יחד. תודה לחברת הכנסת פרומן. אני מזכיר לכולם שאנחנו כרגע מצביעים על נושא סידורי הישיבה ובעוד שתי דקות נצביע על הרביזיות. אבל מה עם כל ההערות? אנחנו נצביע עכשיו על סידורי הישיבה, חבר הכנסת זוהר. יש פה מנהלי סיעות, יש פה הסכמה רחבה שצריך לפתור את הבעיה הזאת. זה לא קשור להקמת ממשלה, אופוזיציה, קואליציה ולא לחוקים כאלה ואחרים. לכו לדבר בהסכמה רחבה. אנחנו רוצים סידור להיום ומחר. הייתה פה הצעה של חבר הכנסת מיקי זוהר לעשות את מערך הישיבה לפי סיעה. חבר הכנסת זוהר, אתה רוצה שנצביע על ההצעה שלך?

אוקיי.

מה זה לפי סיעות? אז מה, עכשיו הליכוד וכחול לבן יהיו למטה?

אפשר גם למעלה. חצי וחצי. - - - חצי מהקואליציה למטה וחצי מהאופוזיציה למעלה.

הליכוד יושב למעלה. שאר הסיעות של הקואליציה יושבות למטה - - - חצי-חצי. אתם תבחרו לעצמכם שניים שיעלו למעלה. חברים, לפני ההצבעה הזאת ואני מבין שיש פה הערות אנחנו נעבור להצבעה על הרביזיה שקשורה לשעות פתיחת מליאת הכנסת בימים הקרובים. מי הגיש את הרביזיה? אני רוצה לנמק.

אני אחזור על דבריי ובכל זאת אני חושב שזה חשוב. אני שמעתי את יושב-ראש הכנסת לא פעם ולא פעמיים מדבר על כך שחשוב לו מאוד שהכנסת תתפקד כמו שצריך ושתהיה פה אפשרות לפיקוח פרלמנטרי. אנחנו מבינים באיזו תקופה אנחנו נמצאים תקופת משבר. הממשלה מקבלת פה הרבה מאוד החלטות ולכן אני לא כל כך מצליח להבין למה הוועדה המסדרת בתמיכתו של יושב-ראש הכנסת מבטלת את עבודת הוועדות. הרי זה ברור לכולם שאם בשעה 9:00 נפתחת המליאה, שום יושב-ראש ועדה לא יכול לקיים את הוועדה באותו יום. אנחנו נמצאים ברצף של כמה ימים כאלה. הרי גם היום ידענו שהמליאה נפתחת ב-11:00 ולכן אף אחד לא יכול היה לקיים ועדות. תודה, חבר הכנסת קושניר.

לכן מה שאני מציע לעשות זה לדחות את זה ל-11:00. לא יקרה שום דבר לאף אחד. הרי אף אחד לא מגביל את הערב של יום חמישי. אפשר להיות פה לנצח עד כניסת השבת. ממש לא. למה? בבקשה, אנחנו נצביע. מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת קושניר?

בעד הרביזיה 6 נגד, 10 נמנעים, אין לא אושר. תוצאות ההצבעה על הרביזיה: בעד- 6, נגד- 10. הרביזיה לא התקבלה. בדבר הבא אני ארצה התייעצות סיעתית. אבל לפני כן זה אומר שהמליאה צריכה להיפתח ב-13:00. להיסגר ולהיפתח ב-13:00. היא נפתחה כבר. אבל ההחלטה היא שהמליאה תיפתח ב- 13:00. אבל היא נפתחה ב- 11:00. אבל עכשיו קיבלנו החלטה שהיא גוברת על ההחלטה הקודמת. אבל אין משמעות להחלטה על משהו שכבר קרה. אבל יש משמעות. כי מה שקרה - - - שהישיבה תיפתח ב-13:00. - - - נכון. אז עכשיו קיבלנו החלטה שהישיבה היום מתחילה ב-13:00. לא, הישיבה כבר התחילה היום. הישיבה נפתחה. אבל מכיוון שהתקבלה החלטה שהישיבה מתחילה ב-13:00 היא גוברת על ההחלטה הקודמת.

חבר הכנסת טופורובסקי, כיוון שהמליאה כבר נפתחה אנחנו לא סוגרים אותה. יש לנו אישור. אנחנו יכולים להמשיך ונעבור לנושא הבא.

אני חוזר המליאה נפתחה ולכן אנחנו לא סוגרים אותה. קיבלנו אישור מהיושב-ראש להמשיך את ישיבת הוועדה המסדרת. אבל אני שואל לגבי ההחלטה. ברגע שהרביזיה נפלה, זאת אומרת אנחנו אישרנו החלטה שלפיה הישיבה היום מתחילה ב- 13:00. לא, את זה אי אפשר.

על זה הייתה ההצבעה. לא, אתה טועה. מה הייתה ההצבעה? אוקיי, אני ממשיך.

- - - אבל עכשיו התקבלה החלטה - - חבר הכנסת טופורובסקי, תיגש אחר כך לשיעור פרטי. אנחנו המשכנו הלאה. אנחנו ממשיכים הלאה. אבל, אדוני היושב-ראש, קיבלנו החלטה שהישיבה מתחילה היום ב- 13:00. ההחלטה הזאת גוברת על החלטה קודמת. לא, אתה לא מבין מה שקרה פה. אני אסביר שוב, חבר הכנסת טופורובסקי. מה היה נוסח ההצבעה? תן לו להסביר. אני אסביר לך. כשהוגשה פה רביזיה לא יכולנו לשנות את שעת הפתיחה של המליאה היום ולכן היא נפתחה ב- 23:00 ומתנהלת ואנחנו לפי אישור מהיושב-ראש. כל שאר הסעיפים שעליהם הצבענו תקפים וקיימים בנוגע לכל שעות הפתיחה של הימים הקרובים. אם ההחלטה הייתה מתקבלת לפני השעה 11:00 הייתה לה משמעות. ברגע שעברו את שעת פתיחת המליאה אין לה.

אם עכשיו היינו מקבלים החלטה לסגור את המליאה ולפתוח אותה ב-13:00, זה לא היה גובר? - - - סוף-סוף ניצחתם באיזה מאבק פרלמנטרי ואתה עוד לא הבנת את זה? בועז, ניצחתם במאבק הזה. כן, בועז, השגתם את שלכם. הצגתם רביזיה, המליאה נפתחה. תרשום הישג היסטורי.

זה הישג מדהים. זה הישג מדהים. הצלחתם לפתוח את המליאה ב-11:00 במקום ב-13:00. ההישג הוא מדהים ויירשם לזכותכם. אנחנו מצביעים עכשיו על נושא של סדרי הישיבה. אני רוצה לומר משהו, חבר הכנסת זוהר, גם בהתייעצות הסיעה שלנו ועם אנשים אחרים. כיוון שנעשתה פה הרבה עבודה על סידורי הישיבה בהתחשב במגבלות הקורונה ובהתחשב במגבלות הדמוקרטיה או צרכי הדמוקרטיה ולשמור ייצוג נאות גם במליאה וגם למעלה, אם תגבשו מתי שתרצו בשעות הקרובות, בדקות הקרובות, בימים הקרובים הצעה חליפית שמתחשבת במגבלות של הקורונה ועדיין עונה על הצרכים, נצביע שוב בשמחה. יש כאן רצון של כל הוועדה המסדרת. אפשר להביא את זה מתי שתרצו. כרגע אנחנו נצביע. אני רוצה התייעצות סיעתית. ביקשתי עוד קודם. בבקשה, התייעצות סיעתית. (הישיבה נפסקה בשעה 11:09 ונתחדשה בשעה 11:16.) אנחנו פותחים מחדש.

אנא מכם, מי שצריך לעבור לחדר השני, נא לעבור לחדר השני. בהתאם להערות של חברי הוועדה הנכבדים אנחנו משנים את ההצבעה בנושא סדרי הישיבה. אנחנו נצביע רק על סידורי הישיבה של היום. מנהלי הסיעות ונציגי הסיעות מתבקשים - - אני מבקש התייעצות סיעתית. כרגע עשינו. לנו לא הייתה התייעצות סיעתית. כרגע היינו. יצאנו מהתייעצות שארכה מעבר לזמן. - - - חבר הכנסת פורר, אנחנו מצביעים על סדרי הישיבה של היום ובהמשך - - אגב, ראיתי במליאה שזה כבר סודר כך.